אנחנו עוברים ועדה ועדה ויש תודה מיוחדת שאנחנו לא אמרנו עד עכשיו וחשוב שאני אגיד, ליועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק, שהיא ראתה שאנחנו נכנסים למקומות ללא מוצא והיא נכנסה לאירוע של הוועדות והיא באמת סייעה לנו וחלק גדול זה בזכותה שהגענו בסוף לפתרון בכל ועדה וועדה. נעמה, דווקא יצא לנו הרבה להיות יחד בוועדות, אמנם יש בינינו פערים אידיאולוגיים די גדולים - - - וגם הסכמות. אני מגיע. פערים אידיאולוגיים מאוד גדולים, אבל אני חושב שבוועדת הכספים מצאנו הרבה הרבה מהמשותף במלחמות שלנו לטובת החלשים יותר. כל האירועים שהיו מגיעים אלינו לוועדה, אם זה המפעל בחצור ואם זה פריפריה ובריאות והיו לנו המון המון שיתופי פעולה כקואליציה ואופוזיציה ואני חושב שזה דבר שאנחנו צריכים לראות אותו יותר במציאות שלנו. זכינו לראות את זה אתמול בהצבעה ברוב של 89 חברי כנסת, אבל גם כמובן בנושאים החברתיים. הנושא הזה, אני יודע שהוא חשוב לך, הוא בדמך, בנפשך, וכשאמרו לי שאת זו שאמורה להיות מטעם מפלגת העבודה אני מאוד שמחתי כי אני מכיר את האנרגיות, את היכולות, את העובדה שהוועדה הזו הולכת לעבוד מאוד מאוד קשה. כן, וטוב מאוד.

ואני גם בטוח שאת תביאי לתוצאות ואני לרשותך בכל דבר ועניין למען הצעירים, נושא שהוא חשוב לך וחשוב לכולנו, זה בעצם העתיד שלנו ואני מאחל לך בהצלחה. תודה רבה. ונעבור להצבעה. בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת הוועדה תבחר יושב ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה המיוחדת לענייני הצעירים לבחור בחברת הכנסת נעמה לזימי כיושבת ראש הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר. ההחלטה עבר פה אחד. שיהיה בהצלחה, גברתי יושבת הראש. תודה רבה. אני ממש מתרגשת, מאוד מתרגשת, ואני דווקא אפתח באיזה אנקדוטה, ברשותך יו"ר הכנסת. ברור. הפעם הראשונה שפגשתי את אמיר הייתה - - - אני רציתי לספר את זה. אז אולי שלך יהיה יותר מעניין. אתה רואה? אנחנו זוכרים. הגענו לפאנל צעירים בפקולטה למשפטים בחיפה, אני חייבת להגיד שזו הייתה אהבה ממבט ראשון אז, נכון? לא הסכמנו על דברים, אבל היה חיבור.

את זוכרת את השנה? זה היה על מתווה הגז, אז זה צריך להיות ב-2016,

אני כבר הייתי חבר כנסת?

היינו ככה מאוד פעילים.

עדיין.

עדיין צעירים, אנחנו אשכרה יושבים פה גווארדייה צעירה.

פגשתי בזום על בריאות ואמרתי לעצמי: איתו אני הולכת לעבוד. אני חשבתי על זה ואמרתי שהלוואי שאני אכנס לכנסת, הייתי מספר תשע אז, איתו אני רוצה לעבוד. אז זה כבוד הוא לי דווקא שאתם כאן ברגע הזה ואני רוצה להגיד תודה רבה. ורק לפני שאני אתן את הבמה גם ליושב ראש הכנסת, אני חושבת שצעירים זה ראי לאומה, אפשר דרך צעירים להבין על מגמות ותהליכים וסוגיות שצריך לשפר ולקדם בעולם העבודה, במערכות היחסים של פריפריה מרכז, על משפחות צעירות, אפילו על חברות מודרות ואני באמת מקווה גם שעם החברים בוועדה נעשה תהליכים משותפים, אני מתכוונת לקיים מפגש ראשוני, גם בהמלצת דפנה, מנהלת הוועדה, שנשב עם כמה חברי כנסת ונחשוב ביחד לאן פני הוועדה הזאת קדימה. אני רוצה להגיד בהצלחה לדפנה, אני רוצה להגיד בהצלחה ליגאל, אני רוצה להגיד תודה לך,

על הכול, ותודה, יו"ר הכנסת, ולכולכם. אני באמת מתרגשת, זה לקח קצת זמן, אבל זה רגע מרגש וחשוב.

אני יכול להגיד שגם את יושבת ראש הוועדה וגם את מנהלת הוועדה אני מכיר שנים לא מעטות. ציינת זאת, גברתי, בפתח הדברים שלך, אכן הכרנו, לדעתי זה היה ב-2015, בפאנל סטודנטים, כמה זה אקטואלי ורלוונטי לוועדה שאת עומדת בראשה היום. אני יכול להגיד שאני מסכים איתך, נוצרה כימיה מהרגע הראשון, אני חושב שראיתי אצלך איזה דחף פנימי, איזה בערה פנימית לעשות למען המקום הזה שאנחנו חיים בו ולכן אני בטוח שהוועדה הזו התברכה בך כיושבת ראש עם האנרגיות האלה, עם הכרה עמוקה,

מצוינת של עולם הצעירים, של העולם שיהיה עיקר העיסוק שלך. אין לי ספק שאת תגיעי להישגים נהדרים בוועדה הזאת, זו ועדה שעוסקת בעתיד של כולנו, בעתיד של המדינה הזאת, ואני מברך אותך ומאחל לך הרבה הרבה הצלחה. התברכת במנהלת ועדה שזכיתי להכיר כחבר כנסת בוועדת החוץ והביטחון ואני יכול לומר לך ששתיכן האדם הנכון, או במקרה הזה האישה הנכונה, במקום הנכון. אני חושב שאתן תצעידו את הוועדה הזו בחוכמה,

יש לדפנה הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד ניסיון בעולמות הכנסת ואתן שתיכן ניחנתן בראש יוזם וחושב איך אפשר לעשות דברים מחוץ לקופסה. אני מאחל גם לכן, גם לצוות הוועדה, גם לחברות וחברי הוועדה, הרבה מאוד הצלחה. בהצלחה.

רבה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 18:00.